בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

לאנשי הממלכה, אצלנו בתוך הממלכה גם המשטרה נמצאת, אבל

אלה חוקים שעבדנו עליהם הרבה מאוד, הגענו כבר כמעט לסוף,

שאם נצליח לאשר אותם לקריאה שנייה ושלישית, הם יעלו

לכן אנחנו משתדלים לעשות כל מאמץ, כדי להעביר את החוק. מה שעשינו בחוק הקודם, זו תקופה שאם בימים כתיקונם אנו פותחים כל

כל אזרח שלישי במדינת ישראל?

- - - קח עשר שנים.

אבא, דודה, בייביסיטינג.

פה פתאום?

אגב, חלק גדול מהתיקים זה על אותו בן אדם, כמה

נמשיך. אני מקווה מאוד, שנצליח לסיים את החוק הזה, ולהכינו לקריאה שנייה ושלישית. אני חושב שמבחינת השיחות וההכנות שנעשו, גם בימים האחרונים לקראת הנושאים ששנויים במחלוקת, אני חושב שכן הגענו להבנות, גם בנושאים

לא בעיה של ועדת חוקה, סליחה. אם השר אומר שהוא מתנה את זה בתוספת תקציבית,

מיקי, אם אתה בא לכאן כל הזמן לעשות את הדבר הזה,

הממשלה תרצה להודיע שהיא מושכת אותו

אני מבין שלפני ההצבעה אצטרך לעשות גיוס של הקואליציה.

אנחנו מול

כאן אנחנו מדברים שאנחנו מאריכים לכם את ההתיישנות, אלא אם כן אתם

וכל פעם שהיתה לכם האפשרות לחקור חודש לפני תום תקופת ההתיישנות, הייתם עושים תרגיל ומאריכים,

תקופת ההתיישנות שהחוק קובע

יש לזה משמעויות. אתם רוצים שהמשטרה תיישם את החוק, אנחנו מסבירים.

זו בדיוק היתה הכוונה.

אני רוצה להשאיר את המצב כמות שהוא.

נניח, כתוב עשר שנים - חודש לפני כן עושים חקירה, ומאז יש להם שוב עשר שנים, עד אין סוף.

ובגלל שאנחנו עוצרים את זה, בצדק הם אומרים: כך היו לנו עשר שנים, אבל עשר שנים מתגלגלות שיכולים להיות 30,

כוונה לפגוע בביטחון המדינה, ואחת שלא הוכחה כוונה לפגוע בביטחון המדינה. הוכח שמישהו סייע בידי שבוי מלחמה להימלט או לנסות להימלט ממקום כליאתו מישראל, שהיא עשר שנות מאסר.

תכלית חוק העונשין הוא למנוע מאדם להימצא במצב של השלמת עבירת הריגול החמור. זה בראייתנו אחת העבירות המשמעותיות והחמורות, ואנחנו סבורים שזה מחויב להיכלל.

יש פה עבירות סודיות,

גילה אם יש לישראל אטום או אין לה אטום,

גם אם העושה חושב שהוא עושה את זה למטרה הכי חיובית שיש - כשמדובר בסודות מדינות שעלולים לפגוע בביטחון, אנחנו לא נותנים לו את שיקול הדעת הזה לעשות

אבל יש סעיף שמדבר על מסירה שהיא לא סודית. אני חושב שצריך להיזהר בשימוש בנימוק הביטחוני, אחרת לא יהיה לנו מדרג, ואנחנו מוכרחים לעבוד בסביבה

לא. כשהיא אומרת 15, תוסיף תמיד עוד 8 שנים, שיש תוספות שאנחנו נותנים פה. לכל מה שאתה אומר, אנחנו נותנים. יש האפשרות הזאת, 3, וגם היועץ, יש ה-5. אם הם לא שכנעו את היועץ שזה חשוב, מה אתם

לכן שאלתי, למה שמתם את זה דווקא פה?

אני מבחינה את העבירה הזאת של 113, שאני לחלוטין מזדהה עם שירי,

לכן אני אומר - בואו, כדי שיישאר לנו המדרג הסביר

אנחנו רק מעלים את הנושאים שנשארו עדיין בדיון, שבחלקם הגדול אני חושב שכן הגענו להבנות אתמול ושלשום עם כל הגופים,

הנושא של עבירות

זה חוק שהוועדה הזאת עובדת עליו הרבה מאוד זמן. עכשיו זו ישיבה אחרונה, שבה מנסים להגיע להבנות בסעיפים האחרונים שנשארו פתוחים עדיין. אתם מבורכים. אומר בהקשר הזה, שאם יש

אני חושב שאותו אי-אפשר להשוות לאותו דבר. נכון, צריך להגדיל. למה לא להשוות?

על איזה ערך אתה יותר צריך להגן ועל איזה פחות. ברגע שלא עושים דירוגים ואומרים שהכול נכנס, לא עשינו

אז יכול להיות שצריך לקחת 18 ועוד חמש שנים - נניח, גיל 23,

אתה נתת נימוקים,

למה המחוקק החמיר במשפחה יותר. אוקיי. לצערי הרב, גם

הנושא של הקושי בתוך המשפחה הוא בהחלט מאוד בולט, וכדי לבסס את הנושא של הארכת התיישנות לגבי קטינים שבוצעה בהם עבירה לא על-ידי אחראי

שני האלמנטים האלה, כדי לבסס את זה, צריכים להתקיים. רק אומר באמרת אגב, כי הדבר הזה לא עולה כרגע, שאנחנו עקרונית מתנגדים לביטול כליל של תקופות ההתיישנות בעבירות מין

הבנתי שהוועדה הסכימה להארכת התקופות.

איזה עוד ארגונים צריכים להיות פה? הישיבה הזאת נועדה בעיקר להגיע לנושא של הסיכומים ולא להתחיל לפתוח

יש תיקון פה בסעיף 354 - אמנם הוא לצורך התאמה,

לגבי פגיעה בקטינים על-ידי אנשים שמקורבים,

ביקשתי שיהיו

מסמך של הממ"מ מ-2015 מצא ששיעור הדיווח למשטרה על עבירות מין עומד על 6%. כאן אנחנו צריכים כמה שיותר לפתוח את השער, כי רוב העבריינים

אני מרשה לעצמי להגיד את זה כארגון שעוסק בעשרות-אלפי פניות של נפגעים ונפגעות במשך כמעט 40 שנה. אני נותנת דוגמאות שניתנו לי אתמול: גבר בן 32 שנפגע על-ידי מדריך הנוער בישוב כשהיה

אבי היה חולה, מאושפז משך תקופה ארוכה. אנחנו חוזרים על דיון שהיה רק לפני יומיים או שלושה. אני מדברת על מקרים שאינם בני משפחה. אני מנסה לומר כמה דברים: כשהפגיעה היא

אולי קטונתי מלומר לוועדה אם הן רוצים להתערב בהסדרים בחוק העונשין שעוסקים בפגיעה בקטינים,

אני אומרת את עמדתי העקרונית בסוגיות האלה. אם הוועדה משתכנעת שהוצגה בפניה תשתית להארכת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים באופן כללי, ללא קשר לזהות

הם נוסעים במסלול שיכלו לנסוע בו טוב, אם ההורים סבירים. מישהו מעיף את הילד במכה אחת לתוך תהום, ואורך לפעמים לא 10, לא 20, לא 30 שנה ולא 40, לנסות איכשהו לטפס חזרה על המסלול, ולעולם הילד לא יהיה על המסלול, שהיה יכול להיות בו. אני מטפלת בהמון אנשים שלא נפגעו רק על-ידי קרובי המשפחה שלהם.

שמענו גם את איריס ברוב קשב לא עצרתי אותה בישיבה הקודמת.

ואני לא רוצה להגיע לזה. אף פסיכולוג לא יגיד אחרת. לילך אמרה שיש כאלה שחושבים בדיוק הפוך.

כי אני לא רוצה להתחיל, כי אין לנו הכלים.

לקחנו אחריות על עצמנו בלי ששמענו מגונים אחרים. אנחנו איגוד מרכזי הסיוע והמועצה לשלום הילד,

שגם מומחים בזה. יש גופים שחושבים שמגע עם סוכן זר, וחושבים אחרת. זו האמירה הנורמטיבית שצריכה לצאת מבית המחוקקים. אסיים, אני רוצה להסביר

אמרתם את זה גם בישיבה הקודמת. רק אומר - ברורה לנו האמירה שיש ייחודיות לעבירות בתוך משפחה,

הניסיון מהשטח,

ומתוכם רבים,

רק עכשיו מתנהל תיק במחוזי בדרום על-ידי רב

הפגיעה משך שנים התאפשרה בגלל

והוא לא אחראי על-פי החוק. הוא אבא של חברה טובה. הפגיעה המתמשכת זה בדיוק הבהרה לזה שמורכב לקטין נפגע עבירה לבוא ולחשוף את זה בזמן אמת. לחשוף את דבר הפגיעה לפעמים גם אחרי 10 ו-20 שנה אחרי. ישי, סנגוריה ציבורית. כמו שהיושב-ראש ציין אתמול וגם היום, צריך

או הנפשי של המתלונן- - זו גרסה שלא בטוח שתיכנס אז איז,

אליה. יש לנו מספיק כלים פה כדי להגיע להארכות מאוד ארוכות.

הדבר המהותי הזה שעבירות מין בתוך המשפחה

ומאוד חריג בכלל,

אני לא רוצה לפרט מקרים. אני מבין שיש אסכולות אחרות. אני לא נכנס לזה. אני לא בקי בזה. עם כל הכבוד לסנגוריה הציבורית,

אומר בהיסוס

סבתו, צאצאו,

גיסו,

בן זוגו של אומן, וכן הורהו של אומן,

אחיו או אחותו של אומן

זו זכותי.

אתה רוצה להכשיל את החוק בוא נכשיל אותו.

גם המשטרה בעד החוק, אבל אני רוצה בהסכמה. אבל יש דברים שזועקים לשמיים. אלוהים. האלוהים שלך ושלי הוא אותו דבר. ההבדל הוא שאתה אומר שאם ייפול אחרת, אתה מפרק את זה. אתה לא הולך בהסכמה. אם נגיע להסכמה, להכניס את הקטינים- - - זה

עדיין יישאר הפער בין זה למשפחה. אני חושב שזה מכובד ובסדר.

אני חוזרת לתחילת החוק כדי לעבור בצורה מסודרת

הם מסומנים בצהוב בנוסח. נתחיל מעמוד 1. יש שם תיקון שהוא הבהרה בעקבות הפסיקה,

שאומר היום: "באין

ונתנו ליועץ המשפטי, במקרים חריגים שיירשמו, להוסיף עוד חמש שנים בשלוש נגלות,

שנה, עד חמש שנים סך הכול. סך הכול 23 שנה פלוס עוד חצי שנה שקיימת.

שזה חוץ מהזמנים שיכול להיות שלא ייחשבו בכלל,

אני חושב שצריך להחריג פה,

את אותן עבירות שבהן אין חשוד, אבל מתגלה חשוד בעקבות ממצא פורנזי כזה או

אסביר.

ברצח אין התיישנות, אז זה לא משנה. אבל גם עבירות פשע החמורות,

ממילא יש הוראות התיישנות ארוכות במיוחד. שוב, אמרתי כבר בדיונים קודמים, ככל שלא היו לנו כל האיים האלה, שלא סופרים בהם בכלל את ההתיישנות, הייתי מוכן ללכת מאוד רחוק עם ההארכות על-ידי בעלי התפקידים, לרבות הארכות- - - כמעט לא נותרו

לא זימנו אנשים מומחים, אין לנו הזמן לעשות את זה. אולי הפשרה תהיה, להגביל את זה לפשע חמור ואז תנוח דעתך שאין פה סיכון יתר לציבור,

אין העננה. תן דוגמה. הרי מה אנחנו מדברים, כשיש לנו דגימת דנ"א מזירת

זה לא סמכות של קצין חקירות. כבודו, החיים יותר מורכבים מזה. יש פה כנסת.

הנושא הזה היה יכול לעלות בעשר ישיבות קודמות.

שינוי הנוסח הוא חדש זו הצעה שלנו לתיקון הסיכום.

רק הסיכום

זה לא משהו ששמו אתכם עם הלשון בחוץ,

לא יכול אחרת לעשות את זה כך.

הזמן המצטבר ברגע זה על פשע חמור? 23 שנים פלוס חצי שנה שיש להם,

כבר עכשיו העליתי כמה האפשרויות. לא עשינו על זה עבודה.

הורדת את זה, לא טוב.

ואני מניח שכן יהיה צורך במצב כזה

או יש לנו התאמה בדנ"א, לא נביא אותו לדין על אונס אכזרי? אני שואל אתכם. נכניס את זה, ואם מישהו יגיד:

אז אנחנו נתכנס כדי להוריד את זה.

רק עכשיו העלינו שלוש אפשרויות שאני לא יודע מה הטובה בהן: אחת, לומר שבמקרה הזה אין צורך בחקירה. הרי כאן יש מגבלה. אם אין חקירה, נניח, 10 או 15 שנה.

מקבלים את

לא נכון. אני מודה שלא הייתי פה כל ישיבה,

אבל יש פה משהו עקרוני, שצריך לפתור אותו.

לעבריינים שביצעו לפני 15 שנה פשע חמור,

זה מה שקורה. לא.

הוא ישב בכלא ונתפס שוב, ועכשיו הוא נדגם. חייבים לתת לזה פתרון. לא יכול להיות שקורבן אונס, שהחשוד לא ידוע, מסתובב חופשי, ועכשיו בגלל חידושי הטכנולוגיה הגיע גילוי דנ"א, ואנחנו לא נותנים לזה משמעות או התייחסות. המחיר כאן

לא היה דיון, העליתם את זה רק עכשיו.

מה שאני מציע, להוסיף תחת המילים "לא תעלה... תקופת הארכה" להוסיף את המילים: "בתיקים בהם נחקר חשוד". על הפתרון הזה שאתה מציע, אני אומר לך כבר לא. הוועדה אמרה: לא מוכנה לתת אין סופיות ליועץ משפטי,

אולי יהיו אופציות נוספות, חבל סתם שאחליט להוסיף לכם שלוש שנים או הפוך, מה שחשבתי יותר, לא לדרוש חקירה במקרה הזה, שנראה אולי סביר, ואז יש לכם כל התקופה המלאה,

זה ב-12, כי לפני כן אני צריך להיות במקום אחר.

נעשה את זה כל הלילה עד שנגמור, כי אני רוצה להעביר את החוקים האלה, כי אני יודע שאם לא יעבור, יהיה יותר גרוע, כי החוק הזה משפר בכל המובנים,

הלאה. הדבר הבא שיש לקבל בו החלטה, אני מגיעה לסעיף ג2 בעמ' 4. זה הסעיף שמונה את העילות שבהתקיימן התקופות לא יימנו במניין תקופת

יש גישה שאומרת הפוך: אתם המשטרה צריכה להוכיח, כי יכול להיות שהעד נעלם כי הוא חוזר בו מהעדות,

ואז ההפך - במצב כזה, שהעד המרכזי מחליט שהוא לא רוצה,

הרי דיברנו פה על שקידה סבירה. הקושי נובע בהוכחה. ברגע שאני אמור להוכיח את הזיקה בין החשוד בשלב הזה, הרי הוא עוד לא נאשם - לעד שנעלם,

הדוגמה הכי טובה לעניין הזה,

כתב אישום, לנסות להוכיח,

אבל מאחר שזה משטרה, ואנשים חקרו ועבדו, ואני לא אומר את זה לגנאי, כי זה התפקיד שלכם. אתם כל הזמן בראש שאתם צריכים כן, ויש כאן אשם, ויש פה

בלי שמאיימים עליו, כל כך הרבה אנשים מצטערים שנכנסו לעניין, הדרך הכי פשוטה שייסע לחו"ל, אז אף

כך, תוכיחו. זה יכול להיות,

יותר מאשר לומר הפוך. אדוני, חשוב להבין, ההבחנה הזו בין עד מרכזי לבין

שעד יכול להגיע למשטרה, ולא לומר דבר. זה אמנם לא זכותו, אבל קורה הרבה, שהוא יכול לספר שלא ראה, לא שמע. אבל כאשר עד נעלם, יש בדרך כלל סיבה לכך - או הוא מופחד על-ידי החשוד או יש לו מעורבות בעבירה עצמה. יש עוד

למשל, עבירות כמו סחיטה באיומים, חבלה חמורה, פציעה בנסיבות מחמירות וכו'. זה

אם הוא מיוזמתו באופן ברור, גם אין לנו בעיה. הבעיה שלנו, שהוא נעלם בלי שאף אחד יודע למה, נעלם לשנה או שנתיים, לא עקר עם משפחתו, עשה טיול.

אם העד המרכזי נכנס לניתוח לב פתוח, ברור שאף אחד לא יחשוב שבגלל החשוד. תקופה זו לא תיחשב מהבחינה הזו, אלא אם כן אתם יכולים לעשות חקירות אחרות שלא קשורות אליו. נתחיל אחד-אחד. קודם כל, אם העד נעלם, על מי חובת

הרי לא נמשיך ונחכה לעדים שברחו לחו"ל לעד אלא אם כן זה אירוע שמסעיר את האינטרס

כלומר החשוד, שזה כבר לא רוצה להעיד נגדו, ואין עד, במקום לשחרר אותו הוא עדיין תחת עננה ועדיין לא נגמרה תקופת ההתיישנות. מבחינה הגיונית, אנחנו מדברים פה על מקרה

הרי מתי זה יקרה, עכשיו אנחנו מדברים על מקרי קצה. אין לנו תופעה כזו. זה לא תופעה של עדים שנמצאים בחו"ל, ואנחנו

ולא אני ולא המשטרה הצלחנו למצוא אותם כי הם דרי רחוב ונעלמו. מניסיונך, ברוב המקרים, אם קורה שעד נעלם, מה הסיבה? הוא מיוזמתו לא רוצה, או הפעילו עליו לחץ מצד החשוד?

מכל מיני דברים אחרים שקרו לה בחיים? האם זה באמת רלוונטי, כשהיא במצב נפשי חמור?

כי זה לא שני צדדים של מטבע. אנחנו מדברים, אם מישהו נעלם, מה הסיבה שאחרי שהיה

קבעתם, אם יש יסוד להניח שזה בגלל פעולות של החשוד, אז אין מגבלה על פרק הזמן.

אני אומר

שבעבירות מצומצמות, שהן מה שמטריד אותנו באופן אמתי,

אחר כך, בעבירות מדרג נמוך יותר, נהיה עם מגבלת זמן,

במקום המילה "עד מרכזי" אנחנו מבקשים שזה יהיה עד העשוי להיות עד

וזה לקח כמה ימים, נאמר: המשטרה סופרת, ואומרת: עכשיו ארבעה ימים אתה פנית לבג"ץ, אז אנחנו כאילו מנועים,

צריך עוד ארבעה ימים בסוף התקופה. היתה

הבעיה יכולה להיות שהבג"ץ החליט שהדיון יתקיים עוד שנה.

הבג"ץ קיבל את זה, אומר: עוד שנה יהיה דיון. האיש ניצל את זכותו.

מבחינתו, שבג"ץ יחליט מחר. או התחיל דיון אבל זה נמשך, התחלף, ושופט יצא לגמלאות, והיה

אני רוצה להפעיל את חיקור הדין, אני רוצה לפנות בבקשה לעזרה משפטית. הוא מבקש: אל תבקשו. נאמר, המשטרה מבקשת- - - אבל לא אפעיל את זה כשזה לא קיים. נאמר שיש עתירה שיש בה משהו

בכל מקרה הנטל הוא על התביעה. אין בכלל מחלוקת על זה. והמשטרה תחליט. או היא רוצה לבקש מבית המשפט כבר כשזה מתבצע לומר שזה לא ייחשב,

יכול להיות שהם אומרים: למה לנו

היה לנו דיון על זה, אבל ביקשתם להביא נוסח יותר ברור. אנחנו מגיעים

מדבר על משך הליכי חקירה והעמדה לדין. עמ' 7, 57א. זה תחילת הפרק. הסעיף

היועץ המשפטי לממשלה ובהנחיות היועץ המשפטי לממשלה לפי העניין, ולא יוגש כתב אישום אם חלפו התקופות הקבועות בנהלים ובהנחיות כאמור אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. אני מבהירה, שההנחיות

נותן אמון ברשויות האכיפה, שלא כמו כמה אנשים. מה ההתכופפות שפה אמרנו - שפה החוק אומר שצריכים לשמוע ליועץ המשפטי כאילו. ככה עד עכשיו יש הנחיות של היועץ המשפטי, שכולם חייבים לשמוע,

או אח"מ,

למי מדווחים?

עשינו השבוע- - - במקרים שצריך את הסכמת

זו הכוונה? עכשיו יש החוק. אתם אומרים: 97% - עמדנו בלוחות הזמנים שנקבעו, בתוך ההנחיה. ב-3% מהם שלא עמדנו, על 1% מתוכם קיבלנו אישור

בין כה וכה, גם היום בלי החוק הזה עובדה שאתם מגיעים ויש לכם,

יש לנו פרקי זמן. אין

זה יותאם לפרקי הזמן שלכם. נניח, אם פעם בשנה, נניח ב-1 בינואר, סתם אני

נסחי איך שאת רוצה. אני חושבת שנכון שהוועדה תקבל, זה דיווח לגבי המקרים שניתנה לגביהם הסכמת היועץ והמקרים שלגביהם לא ניתנה הסכמת היועץ.

אז מה הבעיה שלכם לכתוב את זה? אני לא מבין. לתפארתכם, הפרקליטות

עצם זה שאתם מתעקשים מדליק אצלי נורה אדומה.

אמרתם, בדיווח הרגיל: בהנחיות היועץ המשפטי עמדנו ב-97%, מספיק. אתם שבוע לאחר מכן,

אבל אני אפילו לא מבקש את זה.

ביקשתי שתכתבו, יש לכם הנחיות אח"מ,

אתם אומרים: אנחנו ב-97% מהתיקים עמדנו בהנחיות אח"מ, נקודה.

אני מציע שיהיה גם מספר, כדי שהוועדה תוכל להתרשם על מה מדובר,

כולל שני שינויים מרכזיים: הראשון הוא הארכה של תקופות ההתיישנות בעבירות צבאיות רגילות, מהתקופה הקיימת כיום, שהיא שלוש שנים, לתקופות שייקבעו

חשוב לי להדגיש מה היו התכליות שעמדו בעיני הפרקליטות הצבאית בצה"ל בניסוח הנוסח המקורי, ולנסות לשכנע את חברי הכנסת כאן שהגרסה הרחבה יותר,

חוק השיפוט הצבאי כולל הבחנה בין עבירות

בחש"צ יש עשרות עבירות כאלה, מסעיף 43 עד 135. זה הדין המהותי. מדוע החש"צ, הוא הדין הפלילי הצבאי,

כלומר את חוק העונשין הצבאי לצורך העניין,

הוא ביצע עבירה ביום הראשון של שירותו הצבאי, עוד כשהיה בחובה. עבירת פשע. חלפו שבע שנים. בנוסח החש"צ כיום המשרת עשוי להעלות טענת התיישנות כבר בחלוף שלוש שנים, כי כל עבירה מתיישנת למעט

היתה עמדת המחוקק בעת חקיקת החש"צ. אנחנו תכף מסיימים את 2018. אנחנו צריכים לראות האם יש לכך הצדקה בראי עקרונות השוויון, בראי התפישה של ההרמוניה הנורמטיבית של

אנחנו חושבים שבעת חקיקת חוק, שעניינו ההתיישנות בחש"צ, יש להיות ערים לשיקול של השינוי, להצדקה של השינוי שאותו ביקשנו לבסס,

ואם דוחים את עמדתנו, אנו סבורים שצריכה להיות היום הצדקה לשינוי התפישה

ומכאן גם נגזרו חלק מהתקופות הקצרות של ההתיישנות. ודאי גם מכך, אנחנו גן יודעים מבחינת נתונים שמה

כפי שנעשה בהסדר שמוצע לנו בחוק סדר הדין הפלילי,

אבל לומר באופן גורף, שעל כל מה שיש בחוק השיפוט הצבאי במסגרת העבירות הצבאיות,

להאריך בהארכה ניכרת, זה נראה דבר שלא מוצדק

שלא היתה במקור.

נוסף על פרקי הזמן האמורים בסעיף 9ג2 לחוק האמור, לא יובאו בחשבון לעניין התקופות האמורות באותו

שזה שתי עילות שמקפיאות את תקופת ההתיישנות שהיו ייחודיות לחוק השיפוט הצבאי, ולא משנים אותן אלא משאירים אותן.

נשאיר את התוספת לסוף, נעבור לתיקון חוק העונשין.

רק לסכם את הנושא הזה, שמעתי ברוב קשב את הדברים. לא שוכנענו שעבירות צבאיות כקורפוס,

שיש עליה פסיקה ענפה של בתי

אם הרכוש הוא רכוש צבאי, ואם הנשק הוא צבאי, והולכים וסוחרים בו, וזו עבירה

יש אינטרס שהוא מעבר לאינטרס הציבורי הרחב להעמיד לדין, יש אינטרס צבאי. הפגיעה היא פגיעה בצבא כגוף. פה אני

סיכום עם מי?

המחלוקת הובאה לפה באופן מלא. אז אנחנו נישאר בזה. יבוא יום, אם תרצו, אבל אז יהיה ספציפית

"ממשית" זה נוסח שמשקף יותר את הפסיקה,

לא מדובר על מהותית במובן שהיא גדולה,

זה יכול לעורר הליכי טענות דיוניות ודיונים פליליים. יכול לעכב דיונים, יכול לשמש מניפולציה של הסנגורים. ברור לכולם מה הכוונה. יש פרשנות של

יביא את כל נושא הפסיקה.

בין אם יכתבו או לא יכתבו, כסנגור אמשיך לטעון שפעולת חקירה צריכה להיות מהותית או ממשית, לא כי אני מניפולטיבי אלא כי זו הפסיקה. ההבדל הוא שאתה

התקהלות אסורה לפי סעיף 151 לחוק, התפרעות לפי סעיף 152 לחוק,מניעת הוראת התפזרות לפי סעיף 156 לחוק,

לא אקריא את הכותרות של

גם אנחנו מדברים על פער של שנים, שנתיים ושלוש.

העלמת עבירה לפי סימן ב' בפרק ט' לחוק,תקיפת שוטר הקשורה למילוי תפקידו לפי סעיף 273 לחוק, לחץ של עובד הציבור לפי סעיף 277

זאת רשימה חדשה, שנבחרה מתוך חוק העונשין וחוקים אחרים של עוונות. אנחנו מדברים בחוק העונשין על עבירה של דרישות כוזבות של עובד הציבור.

אז אפשר למחוק אותו

כיוון שמדובר על עבירות של הצבעה שלא כחוק, כלומר הצבעה כפולה והצבעה, מעטפה שיש בה שני פתקים וכאלה שמתגלות בחודש-חודשיים הראשונים אחרי הבחירות,

יש עבירות לפי חוק המאבק בטרור, שזה נוסף לנו, כרגע צריך להוסיף את זה כאן. מחזיק פרסומים, שמגלים הזדהות עם ארגון טרור ונותן שירות לשם הכנה, ייצור או פרסום של פרסומים כאמור. עבירות של מאסר שנתיים שביקשתם להוסיף לתוספת. זה מה שיש בתוספת. הפער הוא של

ועכשיו מאריכים ל-15 שנה,

אבל אם אנחנו בשנה ה-11,

התלונה,

אי-אפשר להאריך התיישנות שכבר הסתיימה. זה בדרך כלל הכלל לגבי הארכת התיישנות. זה גם

אם עברה תקופת ההתיישנות שלו, אין כלום. אתה לא יכול פתאום לומר לו: לא, רגע. מניין התקופות מתחיל ממועד ביצוע העבירה. המחשבה שלי אחרי הדיון הקודם, אחרי ששמענו את אותה

לימים המחוקק משנה, ועכשיו אסור לך לעשות את זה. אומרים: איסור כזה אתה לא יכול להחיל אותו אחורה. עד לרגע שקבעת אותו,

או תקבע אותו באיחור.

אבל פה, אגב, גם הגנה בדין. אומרים:

כשאנחנו יודעים שהרציונל של התיקון הזה נועד לאפשר העמדה לדין בדיוק בעבירות הללו. כל התיישנות שאנחנו עושים, אם לא נגיד שזה סופי, המשמעות, שזה יכול לחול על אנשים, נניח, בעוד עשר שנים.

אני לא קולט.

נראה לי אנטי כל המושג של ההתיישנות. אין כזה דבר. כל עוד הוא עדיין בתוך המסגרת

אז יש לו עוד עשר שנים. נניח, עכשיו עברו חמש שנים מתוך העשר, והחוק הזה התקבל עכשיו. עדיין האיש, לפי החוק הקודם, לא

נכון. אם אני מחיל את החוק עכשיו,

למה שבע?

לא מתחילים מחדש.

בשיחות בינינו אתם רציתם גם כאן לקבוע איזשהו מקסימום. זאת אומרת, לא להשאיר את זה פתוח לחלוטין. יש גם שאלה מה זה פשע חמור כי יש את הפשעים החמורים שהם בתוספת. חשבנו שבעבירות מסוג פשע חמור - - - מה זה פשע חמור?

שבתוספת?

פשע חמור זה עשר

בסך הכול 23. אני חושב שכאן אנחנו קצת חלוקים.

אמרתי, זה המצב. לא, זה לא המצב. לא במצב שלכם. זה המצב בחוק.

אין לי את היכולת לעשות את התוספות של ראש אח"מ,

כי למעשה אין כאן איזשהו חשוד חי שנחקר באזהרה ואני מבקש לגביו הארכות לאותם דוחות כפי שבאמת ציינו בתחילת הדיון.

כלומר, יהיו כאן 30 שנים מקסימום, 15 בבסיס ועוד 15 תוספת. כאן זה נגמר כי אחרי 30 שנים, אם לא מצאנו את האנס,

להיות

אבל החשוד יכול להגיע אחרי שעברו 50 שנים.

רוצה להיות קיצוני. אני קודם כל מדבר על המקרה הרגיל. יש לכם את כל הזמן שנותר. נניח גיליתם חשוד אחרי 12 שנים. לו היה

גם אם אין חשוד, הם עושים פעולות חקירה.

הם יעשו פעולות חקירה. אם הם לא עשו שום פעולת חקירה, לא תהיה להם תוספת.

אז תהיה להם את התוספת הקיימת כאן בלי חקירה, אם הם לא עושים שום פעולה. הסמכות של היועץ. יכול להיות שהוא לא יאריך עוד ועוד ועוד. כאן אין חשוד ואם נגמר הזמן, אז נגמר

שייתן את התקופות הנוספות כדי שנמשיך?

זה למעשה לקחת את כל דגימות ה-DNA שנמצאות במז"פ ולבוא ליועץ. אם הבנתי אתכם נכון, ההצעה אומרת שאני כן נותן. אם בתוך ה-18 שנים הראשונות יש לכם DNA,

בעיקרון אין מה

, בלי הארכות ובלי כלום.

מה זה ראיה? אם התגלתה התאמה לראיה מדעית מעבר לתקופת ההתיישנות,

זמן. ראיה מדעי, זה קצת רחב. צריך להגדיר שזה DNA, טביעת אצבע. אין בעיה. נגדיר מה שנגדיר. המשמעות היא שגם 50 שנים לאחר מכן. זה לא יכול להיות. אני חושב שאני נתתי

אחרי שלוש שנים אלה, לפי החוק הזה, יש עוד חמש שנים שהיועץ יכול להאריך. זאת אומרת שיש לכם 23 שנים, בהנחה שהיועץ מסכים. אם יתברר בסוף

ככלל, אלא אם כן יש איזה נסיבות מאוד חריגות וגם זה היה,

לעומת דרישה שהיא רק נמצאת בהנחיות.

זה נכון שכאשר יש איזשהו מקרה מאוד חריג ולא הספיקו והיה מקרה חמור, קורה שחורגים מזה וגם בית המשפט מאשר את

כלומר,

גיליתי גילוי DNA בתיק מסוים,

זאת אומרת, אני יוצא רגע מהסעיף של היועץ, עוזב את הסעיף של היועץ,

ניתן יהיה להגיש כתב אישום עד 28 שנים, כמו שאדוני אמר, מקרות

כן רציתי שיהיה נניח חמש שנים אחרונות, בכמה מקרים זה יקרה? זה לא יקרה במקרים רבים. אחרי 23 שנים, זה לא קורה בהרבה מקרים. אז ללכת ליועץ ולומר לו זו המציאות, עברנו את ה-23

יש לך עכשיו עוד שמונה שנים שאתה לא צריך לעשות כלום.

עד שתגיע ל-23, אתה לא הולך ליועץ. הגעת ל-23 ועוד אין לך חשוד, במקום לסגור את

אם זה כך, אנחנו לא רוצים.

כלומר, DNA או טביעת אצבע. אם יש דברים חדשניים,

תגידו. אבל לא כל מיני דברים שזה לא עתיד להתגלות.

סוליות לא מתגלות אחרי 15

היה על זה דוח אדיר של האקדמיה למדעים בארצות הברית שמונתה על ידי הנשיא אובמה והיא מצאה שלמעט תחומים מאוד מאוד ספציפיים,

ואפילו ב-DNA יש אפילו דגימות מסוג מסוים שגם הן

התוצאה שלהם היא הרבה יותר מרחיבה.

אני גם לא רוצה להיכנס ולומר מה זה ראיות מדעיות ולא מדעיות. שוב, הטענה שלי לא רק סניגוריאלית אלא היא גם באמת בואו נוציא חוק שנראה נורמלי וטוב ושהוא לא יוצר בעיות אחרות. אנחנו מתחילים לפתוח כאן דברים שיכולים להיות להם השלכות לגבי חוקים אחרים. אפשר ליצור מדרג לגבי אותם פשעים

החשוד שהופך אחר כך לנאשם בסיטואציה בה אנחנו מדברים, אז הסיפור של ההתיישנות לא יעמוד לרועץ. אתה עדיין תתקוף ואתה עדיין תראה שהיא לא מהימנה ותביא את הפסיקה והספרות והכול. מה אני רוצה להציע. אני רוצה להישען על דברי חקיקה ואני רוצה לומר שיש את החוק הביומטרי

יש לנו הגדרה כזו באותה הצעת חוק שהוועדה לא קידמה, בתיקון החסד"פ, אמצעי זיהוי,

אותה הצעה שהתכוונו להכניס את דגימות הקול. יש לנו שם

באופן טבעי תשאירי את זה, לא יפילו את זה, אבל אם בסוף יחשבו, תהיה אפשרות לפני הכניסה, שעוד מישהו יחשוב. לנו אין את הזמן עכשיו לעשות את הבדיקה. אני יכול להחליט או להכניס את זה או להתעלם מזה

ממש לא. זה היפוך ברירת מחדל. אנחנו ממש לא נהיה מוכנים לזה.

לא הבנתי למה זה היפוך ברירת מחדל. כי את אומרת שכרגע זו קבוצה ריקה. את מכפיפה כרגע DNA ו-ט"ע - טביעת אצבע - לרשימה. אפשר להכניס רק את ה-DNA

אני לא מוכן לזה. לא הבנתי מה שאמרת.

אם המנגנון שהוצע עכשיו הוא שאנחנו נגדיר דגימת קול - - - אבל זה גם מה שיש היום במאגרים שהמשטרה יכולה

מאחר ואנחנו לא רוצים שירוצו יותר מדי ליועץ, גם ליועץ יש עבודה לעשות, אמרנו שאותו זמן שעומד לרשותם לו היה להם חשוד, נניח באופן תיאורטי, הוא עומד לרשותם.

מוסיפים, בגלל שאין כאן חשוד וכולי, שיש עוד חמש שנים אבל אותן יצטרכו לקבל כן דרך פנייה ליועץ. אדוני, בניסיון להמשיך את מה שתמי אמרה.

אני צמצמתי עכשיו את דבריה של תמי. אנחנו בהתחלה דיברנו על שני דברים שידועים היום- טביעת אצבע ו-DNA. אולי פנים.

בכל החוקים מוטי הטכנולוגיה, אני ישבתי אצל אדוני ובוועדות נוספות, כולל למשל חוק הפייסבוק המפורסם שאולי עוד יקרה בו נס,

אלה דברים שאנחנו עושים הרבה.

אלה אמצעי זיהוי.

אני אסביר את הרעיון של היועץ המשפטי

הרעיון היה שעד ה-23 שנים, זה מה

דגימה ביולוגית שהיא אחת מאלה: דגימת תאי לחי, דגימת שיער או דגימת דם מזערית,

זה ה-DNA. אלה המאגרים שיש היום למשטרה. בנוסף לזה רצינו להציע את התוספת בה

הכלל אומר בעיקרון שאם הוא נעלם בגין החשוד או אנשיו, ודאי שהתקופה הזאת לא צריכה להיחשב בתוך ההתיישנות ויש תוספת להתיישנות על התקופה הזאת. אם הוא נעלם בגין עצמו, הוא לא רוצה יותר להעיד וכולי, ודאי שזה חלק מההתיישנות. צריך לתת איזושהי תקופה בעבירות חמורות.

לא את זה ולא את זה. מי

אדוני, לפני ההפסקה דיברנו על כך

קטן (ד), שהוא אמר עד מרכזי שנמצא מחוץ לישראל או שלא ניתן לאתרו אף לאחר שהרשויות פעלו בשקידה סבירה כדי לאתרו ויש יסוד להניח שהדבר נובע מפעולות שנקט בהן החשוד, אמרנו שבעצם- אני מציע נסחות, יש יסוד להניח או

הסיפור של ארגוני פשיעה, ואני מוסיף עכשיו ואומר גם ארגוני טרור, ואנחנו לא הספקנו לחשוב כמו שצריך ולא אספנו מחקר משווה.

אני מוכן לקבל כל מה שאמרת עכשיו. די.

לא אנחנו מבקשים לשנות אותו. זאת לא ההצעה הממשלתית שוועדת שרים קבעה שצריך אחר כך לחזור וכולי. אבל זה לא דבר שעלה עכשיו. אבל אנחנו לא הסכמנו.

אני הולך לבתי משפט.

אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. מה זה נקרא להרים נטל?

הוא יבוא ועל הדוכן יאמר שהוא לא קנה לו כרטיס טיסה.

לא בקשר לשום דבר, באופן תיאורטי, השופט בטח יחליט שזה לא - - - חובת ההוכחה עליו. ודאי.

הוא יעלה על הדוכן.

אני בעצם חושב שמה שאנחנו עושים, זה כאילו הפכנו את הנטל אבל

אני רוצה להסביר לך שלהערכתי, אני עד עכשיו הייתי בטוח שזה כך אבל אולי זה לא, חלק גדול מהאנשים שבאים להעיד, אזרח נורמטיבי רגיל שרוצה לבוא

מי שבחוץ לארץ,

אדוני, זה לא סיפור עמדות כאן עכשיו. את

יהיה קודם. הרי הביטול מחמת התיישנות נעשה בדיעבד אחרי כתב אישום. זה האירוע. אני אומר לאדוני שיעלה העבריין מארגון הפשיעה, עבריין לכאורה בשלב הזה, והוא יגיד שהוא לא עשה,

שיבוא ויאמר שאין לו מה לומר. הוא בא לומר. נניח הוא בא ואומר. הוא בא ואומר שאין לו מה לומר. זה מה שקורה היום. במקום לבוא ולומר שאין לו מה לומר, אחרי שכבר כנראה הביאו אותו והוא אמר לכם, הוא לא רוצה אחר כך בסוף שיאמרו למה הוא אמר כך וכך.

תמיד הוא יכול לצאת זכאי.

אם אתם תחוקקו חזקה ניתנת לסתירה אין לי כלים. זה כאילו שווה אפס. אל תחוקקו את זה. איך צריך להיות כתוב

זאת אומרת, יש כל מיני שיקולים. זה לא תמיד רק אם החשוד אשם או לא אשם.

אם העד הראשי נעלם, עצם זה שהוא נעלם, אין להם עד

האינטרס השני הוא שדברים לא יישארו ללא גבול. אבל את מדברת על עד מרכזי. נניח שמקובל על כולם העד המרכזי נסע לחוץ לארץ או הלך לאיזה מקום ולא רוצה להעיד מרצונו על

נמצא מחוץ לישראל,

התקופה לא נמנית במניין ההתיישנות. זאת ההצעה הממשלתית. בנוסח שכרגע אנחנו מנסים לגבש,

אם הוא היה יושב אתנו ושומע, יכול להיות שהוא היה אומר שהוא יבוא ויאמר את זה ואז הוא ישתחרר מהכול. הוא לא יודע.

הוא מפחד פחד מוות. הוא שואל את עצמו למה הוא נכנס וכל זה כי במקרה הוא נסע וראה

אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבאמת תהיה דרך מילוט לעדים, דרך חוקית.

אומרת, אנחנו נותנים כאן בעצם גיבוי

אני מנסה להבין

למה אתה שואל אותי?

האם לתפוס את העד? להאשים אותו?

הדיון שלנו כאן כרגע הוא האם התקופה הזאת תיחשב בהתיישנות של הנאשם.

זה לא הדיון. אנחנו טוענים שאין מצב שעד נוסע סתם כי בא

למשל הייתה בקשה לעזרה משפטית. זאת לא אשמת החשוד, גם לרשויות אין שליטה על זה ולכן אישרנו גם בחלוף זמן להמשיך ולחקור בגלל האינטרס של מיצוי ההליכים והבאת עבריינים לדין.

אולי באמת האיש נסע מנע מרצונו?

לכן החשוד צריך להיענש? שוב אני אומרת. יש מצב בו מהרשויות נבצר לפעול ובלי

אתם השארתם פתוח את שלוש הנקודות.

הדרגים המקצועיים, סברנו ששלוש הנקודות צריך להיות חמש שנים.

בסדר, אז עלזה נראה לי גדר הוויכוח. אבל בשעה 5:00 בערב, הרי אלה דברים שלכם. אתם כתבתם את

גם אם עברה תקופת ההתיישנות החלה". היום הסעיף אומר שאם החשוד נמצא מחוץ לישראל ולא ניתן להביאו לחקירה או למשפט בישראל,

היא נחקקה ב-2001.

מכיוון שלא תמיד אני יכול להוכיח את זהותו של האדם שאני מוסר לו את הידיעה הסודית. מה זאת העבירה הזאת?

ותכף אני אומר למה גורם זר

שירי: אינו מוסמך לקבלה.

שירי: שאינו מוסמך לקבלה. אתה לא יודע להוכיח תמיד. אם אותו אדם העביר את הידיעה הסודית

אגב, יש גם עבירות שמתייחסות להעברת מידע של עובד ציבור לגורם שאינו מוסמך. אבל במקרה הספציפי הזה, אם אדם עשה את זה, בשלב הראשון

ואני לא

אם אני יכולה לפרט את זה במקום הזה, הפעילות של גורמי המודיעין הזר, הם לא פועלים באופן ישיר ואומרים אני גורם מודיעין זר ואני מבקש מידע. הם פועלים בכיסויים

יש כאן הגדרה אבל היא באמת רחבה. אם כתוב על המסמך סודי, הוא סודי. אבל זה מעולם תיקון לחוק העונשין. יש בעיה, תקנו את חוק העונשין. זו הוועדה. מה זה קשור להתיישנות? אם נניח כל

הרי הבעיה שאדוני עורר הייתה שאם עכשיו אתה כותב על הפרוטוקול סודי,

תרשום שהפעם אדוני זה חבר הכנסת בגין.

הבעיה הזאת מתעוררת גם בתיק שהוא נחקר תוך שנה.

גם זה וגם זה. בסדר. אני עונה לפי הסדר. אם זה מה שמפריע למחוקק, מה אתם רוצים מההתיישנות? אם יש לכם בעיה עם הגדרת ידיעה סודית,

יש לי אולי הצעה בהקשר הזה. שירי: קודם אמרתי עבירה של ידיעה שעלולה להיות לתועלת האויב היא עבירה חמורה והיא כבר כלולה. כאן ידיעה סודית, זה בדיוק ההבדל. אתה לא

מה לגבי האפשרות שנגיד בתוספת כמו שיש לחלק מהעבירות גם סייגים,

שאפשר יהיה להאריך - - - אתם רוצים שנצא לרגע החוצה?

זה צריך להיות בארבע עיניים. (הישיבה נפסקה בשעה 17:12 ונתחדשה בשעה 17:18.)

היה רק סעיף פרטני אחד. האפשרות של הארכה של היועץ המשפטי, במידה ולא אותר חשוד. אז הגענו להסכמה על 28 שנים. עוד חמש שנים אחרי.

אחר כך היה לכם משהו

סיף את החוק שלנו לפני החוק הממשלתי שהוא יהיה החלק הראשון וזה יהיה החלק השני. מאחר והגענו להבנה שאנחנו מוסיפים את הסעיף המסוכם הזה, זאת תוספת שכאילו הוספנו את הצעת החוק הפרטית ועכשיו אני יכול למזג. מי בעד מיזוג הצעות החוק עם החוק הממשלתי? הצבעה בעד, פה אחד הצעות החוק מוזגו.

כפוף לאישור ועדת שרים. המיזוג, כן, כפוף, אבל הוא לא משנה לנו לגבי זה. מי בעד אישור הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 83) (התיישנות), התשע"ט-2018 עם כל התוספות וכל מה שדובר כאן?

פה אחד הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 83) (התיישנות), התשע"ט-2018 נתקבלה. הצעת החוק אושרה פה אחד.

אנחנו עוד צריכים לקבל את הניסוח.

אם תרצו, תתייעצו. אני רוצה להודות לכולם. קודם כל לחברי וידידי חבר הכנסת בני בגין שעשה מעל ומעבר ומלווה אותנו כל הזמן ולא רק בישיבה הזאת. אני רוצה להודות לכם. אני חושב שבסך הכול, הכול היה לשם שמים. אם אפשר, אני רוצה להודות לאדוני, לא על התוצאה אלא על הדרך. הדרך הייתה מכבדת ולכל אחד ניתנה הזכות לדבר. אני כמשטרה מאוד מעריך את זה.

משהו קצר. היום זה יום הלשון העברית, י"ט בטבת. לחברי הוועדה ולטובת הציבור כמה מילים נפוצות שאנחנו המשפטנים

למשל, נפקות, הפועל היוצא של דבר מה. למצער לכל הפחות ולא למרבה הצער. ליתן, לתת.

קוגנטי, מחייב שאי אפשר להתנות

בצריך עיון נדרש עוד לדון בכך. אני אוסיף כמה בארמית כי גם בזה אנחנו המשפטנים לפעמים משתמשים: גרידא, רק, בלבד. אגב אורחא, דרך אגב. פלוגתא, מחלוקת. נפקא מינא - ההשלכה המעשי של הדברים. מכללא, במשתמע. לסיכום. פשיטא שהגיעה העת שנשתמש במילים יותר ברורות מאליהן.

תודה רבה. אני חושב שאחרונה חביבה צריך להודות לתמי, לגבי ולשירי שמייצגת נאמנה ובדבקות את השירות. ל-ישי שסחב אתנו כל הזמן והעשיר אותנו בהערות. אם שכחתי מישהו, אני מתנצל. גלעד, תודה לכם. לכם, המשטרה, יש כושר הסבר טוב. חוץ מלהיות שוטר, יש לכם כוח הסבר טוב ומגיע לכם יישר כוח גדול. חיים, בסדר, אתה אתנו. דרככם, כל אחד שיעביר לשר שלו לשר לביטחון פנים, לשרת המשפטים, יישר כוח. אני חושב שעשינו כאן דבר חשוב מאוד שהוא טוב גם למדינה, גם לאזרחים וגם למערכות הביטחון שלנו. תודה. הישיבה ננעלה בשעה 17:30.